שלום לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור. היום כ"ח באייר התשפ"ב,

שירות הלקוחות בחברת אל-על, ביטול או עדכון על שינוי בטיסה סמוך למועד ההמראה המתוכנן וזמני המתנה ארוכים במוקד השירות

אני מניחה שאנשי החברה יציינו את זה. אנחנו רואים את זה במאבק שלנו על הרפורמה בחקלאות,

יש גם מציאות שבה אנחנו חיים בשכונה המזרח-תיכונית שלנו. יום אחד אנחנו עלולים למצוא

מה תיארתי? שעה, אינני זוכר.

אני לא רואה, אני מתנצל. הצוות שלי עשה בדיקות בשבוע שעבר וזמן ההמתנה לא יורד מ-40 דקות. 40 דקות זה לא זמן ההמתנה הממוצע. אני לא מתכחש למה שהצוות חווה, אבל צריך להגיד על זה כמה

גברתי,

אני מציע שהצוות שלך יבדוק ותראי שחברות אחרות פשוט אומרות שהטיסה התבטלה, קח את הכסף

לא סתם הודיתי לך בראשית הדיון. הלקוח זה הדבר הכי חשוב לנו, הוא בראש מעיינינו. אנחנו רוצים להשתפר. אם אתם מציבים לנו כמו הטלפון הכשר וכמו אנשים עם צרכים מיוחדים, אנחנו שם כדי לשמוע,

יש דברים שאנחנו עושים לפנים משורת הדין, מעבר לחוק, וזה בהיקפים גדולים. בסוף מה זה משנה אם אני נותן לך לפי החוק רק את הכרטיס הזה ללונדון ואתה מתעצבן ומזמין במקום

כמו שאתם חטפתם את מבול הפניות, אנחנו קיבלנו 110,000 פניות בתקופת הקורונה.

אנחנו מכירים את הבעיות ואנחנו באמת בקשר רציף. אחרי שאמרתי את

גם כאן אנחנו מגייסים עוד אנשים שיהיו

עדיין יש הרבה דברים שאנחנו רוצים לעשות וישפרו גם בעתיד, כמו צ'ק אין עצמי. תוכל לעשות את זה בעצמך ולזרוק את

אני מקבלת את הצעתך שנדון בזה בדלתיים סגורות, נראה אם זה צריך להישאר בדלתיים סגורות או לא. בשורה התחתונה, חווית הלקוח אצלכם היא פעמים רבות לא

אפילו כהוראה זמנית הייתי מבקש מהבית הזה לחשוב אם אפשר לתת איזושהי מכסה כי עבודה מועדפת זה משהו שמאוד יסייע לנו. אנחנו נתקלים היום - - שמוליק לא היטיב לתאר את זה. אנחנו רוצים לראיין מישהו לעבודה והוא מראיין אותך. אני אגיד

מחפש תמריצים אחרים ממה שרשות שדות התעופה ידעה להציע כשאני הייתי חיילת משוחררת. יכול להיות שצריך לפנות לפוטנציאל אחר. ציינת אימהות וגמלאים, אבל יכול להיות שיש עוד מקומות שאפשר לגייס מהם עובדים. אני מבקשת להיות חלק מהדבר הזה. אנא השתמש בכוחם של חברי הכנסת. משרד התחבורה, כל מה שקשור לעיכוב במענים או עיכוב בשירות הלקוחות של חברת אל על, כפי שציינתי קודם, אני מבקשת התייחסות של הדרגים הגבוהים. גם אם אתם לא מחויבים על פי חוק, אתם משרד התחבורה של מדינת ישראל ואל על היא החברה הלאומית. אלפי אזרחים מתלוננים על הדבר הזה ואני חושבת שראוי שתוך שבוע ימים תעבירו תגובה לוועדה בעניין הזה. לעניין העומסים בנתב"ג, אנא הצטרפו לשמואל זכאי, אליי ולנוספים שייכנסו לעובי הקורה. אני מבקשת שבתוך חודש נקיים ישיבת מעקב על העומסים בנתב"ג, לא על עניין אל על, ונראה איפה אנחנו עומדים. אני מזכירה לכולנו שאנחנו נמצאים כרגע בדיוני תקציב. אני מקווה שתקציב המדינה לשנת 2023 יעבור, אבל אם יש יכולת להשפיע על הדברים אז זה עכשיו. לכן בעוד חודש אנחנו נקיים ישיבת מעקב בנושא העומסים בנתב"ג. בעניין העבודה המועדפת אמרתי את עמדתי. אני חושבת שזה לא הפתרון. אני רואה שיש תחומים רבים שרוצים להגדיר כעבודה מועדפת ולכן אני חושבת שנצטרך להיות יצירתיים יותר. אני מאוד שמחה על הבשורות לגבי המגזרים השונים, אנשים עם מוגבלויות, לקוחות הגיל השלישי וגמלאים, אני חושב שזה חיובי וטוב. הבשורה לגבי המוקד לאנשים עם מוגבלויות, הלינק שעליו צריך ללחוץ, צריך לראות שהוא באמת מונגש גם לאנשים שאין להם טלפון חכם, גם לאנשים שלא עובדים עם סמס וגם לאנשים שלא נמצאים באינטרנט. אל על חברה שיודעת לתת שירות לאנשים עם מוגבלויות וחשוב שזה יהיה גם בזמנים קשים. כשלכולנו הזמנים קשים, לאנשים עם מוגבלויות הם קשים אף יותר. טוב שאתם משקיעים בזה 45 אנשים שעוסקים בזה. אם אתם חושבים שזה המספר הנכון, אני מקווה שנשמע על זה גם פידבקים חיוביים. אנחנו קוראים לאנשים לעשות בזה שימוש. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה.

13:28.